בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך, דיון מהיר בנושא העליה החדה במספר המשלוחים החיים והצורך הדחוף להפסיקם, של חברת הכנסת גבי

יש המון היבטים ואנחנו נדון בהם,

מבחינה כלכלית בשוק הבשר שולט דואפול, כולם יודעים מי

תנובה ודבח שולטים בכ-80 אחוז מהשוק של יבוא המשלוחים החיים. הם שולטים בכל שרשרת

הזווית החקלאית,

הענף נמצא בתהליך קריסה בגידול הצאן. למעשה ארגון אמבל, עזיזה,

בעקבי הצאן ועוד מגדלים פרטיים הביעו תמיכה מוחלטת בחקיקה של הפסקת המשלוחים החיים. והדבר האחרון ובעיני הכי חשוב, הזווית

על הצעת החוק שלך ועל, אמרת, את עושה כמעט דוקטורט, את עושה הרבה יותר מזה,

את מצילה את המוסר שלנו ואני ממש מודה לך.

רבים מהם סובלים ממחלות בדרכי הנשימה, דלקות עיניים, מחלות במערכת העיכול ובפציעות מטלטלות בגלל התקופה הממושכת

חלק מהתאים היו עמוסים ולא אפשרו רביצה לכל בעלי החיים.

בנוסף עקב הצפיפות האמוניה היתה גבוהה מאוד וחיישן האמוניה צפצף כמעט בכל הספינות של הבקר.

ומבחינת הזווית הכלכלית, כי הבנתי שמתחילים לתקוף אותנו על זה שאנחנו מבקשות לעצור את המשלוחים החיים, בשקר מוחלט, העצירה ההדרגתית הזאת כפי שמוצע לעצור את המשלוחים החיים לא תעלה את יוקר המחייה אלא להיפך, כל מי שכותב לא יודע על מה הוא

ם כדי להוריד בהדרגתיות את המשלוחים החיים ולמצוא את האלטרנטיבה

הודיתי לך כשלא היית פה על ההיענות המהירה.

דגש מיוחד גם פה בוועדה שאמונה על חוק צער בעלי חיים, כי אי אפשר לקרוא לזה בדרך אחרת, ממש עבירה על חוק צער בעלי

אז מי יציג את הדברים מטעם משרד החקלאות? דוקטור תמיר גושן, מנהל השירותים הווטרינריים בפועל. דבר ראשון לגבי הנתונים שביקשת כרגע, אין לי אותם בידי כי לא נתבקשתי להביא אותם קודם, אבל אפשר לברר אותם.

אנחנו נשמח להסרת כל חסמים והמשרד בהובלת השר בוחן

שמיובא מחוץ לארץ כחלופה - - - יש פטור מכס מבשר טרי? ממש לא.

מהמשלוחים החיים יש פטור ומהבשר לא. אני שואלת כדי - - - אני מצטער, אני לא בקיא בפרטים הללו כיוון שהם לא תחת

תשמעי ממני התנגדות לקבל עוד משאבים להדק את הפיקוח, אני אשמח מאוד להדק את הפיקוח. אבל תמיר יש פה שאלה הרבה יותר מהותית, משום שאתה אומר אני צריך לדאוג לבריאות בעלי החיים, אבל לא אמור לדאוג רק על בריאות בעלי החיים, אתה אמור לדאוג לחוק צער בעלי חיים ואם אתה לא

אני מוכן על כל דבר מדיד כמותי שניתן לנהל וניתן להוכיח שיש כאן צער בעלי חיים, אני מוכן ללכת עם זה לקרב לכל מקום. אבל הדברים צריכים להיות כמותיים,

היום צער בעלי חיים בעולם זה מדע, זה ענף במדע שנחקר, יש היום כלים שהולכים ומתפתחים למדוד את הדברים, אנחנו מכניסים אותם לשימוש וככל שאנחנו מצליחים להוכיח ולהראות בצורה אמיתית שיש התעללות, אנחנו נאסור כל התעללות בבעלי חיים. אני אומר את זה שוב - - - אין צער בעלי חיים במדע? ברגע שזה יוכח באופן כמותי - - - זה לא מוכח?

זה לא מוכח, זה לא מוכח מבחינת משרד החקלאות?

חבר הכנסת פרוש בבקשה. רק עוד הערה אחת בבקשה, אנחנו נשמח דרך אגב לכל הקלה שתאפשר החלפת יבוא מקנה לארץ בחלופות אחרות. אנחנו נשמח לזה, אמרתי את זה לחברת הכנסת פרידמן יותר מפעם אחת לדעתי. משרד החקלאות תומך. אנחנו נשמח לכל חלופה שתאפשר החלפה - - - יש חלופות, נתתי לכם הכל. תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. ברוך השם יום יום. לשבת פה היום זה טוב שעברנו יום מכיוון שאין עוד יום מאז שהמדינה לא מזדעזעת מיוקר המחיה והצעדים הדרסטיים שמנסים לעשות כדי לגרום לכך שלא יעלו מחירים, אז כשאני שומע פה את חברי הכנסת מדברים על יוקר המחיה כתוצאה מהיבוא, כאילו מה, אתם לא נמצאים בקואליציה שגורמת ליוקר המחיה, אבל ברוך השם יום יום. אתמול אנחנו היינו צריכים לבכות על יוקר המחיה ואתם חגגתם והיום את מבקשת להציל את יוקר המחיה. אני בא עכשיו מוועדת חוץ וביטחון, שם יש דיון מעמיק, אני רוצה שיושבת הראש תאזין,

חברת הכנסת השכל, אני בא עכשיו מוועדת חוץ וביטחון, יש שם דיון מעמיק על עבודות בשטחי C תוך יצירת מחצבות, רוצים שנרגיש כמו במשלוח חי. ושם יושבים חברי כנסת וזועקים מרה, איך מאפשרים לפלשתינאים בשטחי C לקבוע מציאות חדשה כאשר יש חלוקה,

A, B, ולהשתלט על שטחים ואין פיקוח. שם למשל לא איכפת שום דבר, לא לאלה שצועקים פה על כך שאין פיקוח בכל היבוא של המשלוחים החיים. ברוך השם יום יום, כל אחד צועק בקטע שלו. זה צועק על יוקר המחיה, אתמול, וזה צועק היום על חוסר הפיקוח בשטחי C שהפלשתינאים פשוט לוקחים שטחים שהם באף הסדר זה לא קיים וזה לא נמצא ולא העבירו את זה לפלשתינאים. אבל אין פיקוח וגם על זה הם צריכים לטפל אז אני לא חושב שחברות הכנסת לסקי ופרידמן זה כואב להן הדבר הזה. אז כל אחד עם הכאב שלו וכל יום יש עומס חדש וכל יום מברכים את הקדוש ברוך הוא. אני לא מכיר את הנושא, אני הייתי בכנסת הקודמת אבל לא כחבר כנסת, אף פעם לא עסקתי בחוק הזה, אני אפילו לא חשבתי להגיע לדיון הזה, רק שמעתי שיש בנושא הזה היסטוריה ואני מציע ואני מבקש, אני אומר כך, אני מבקש שלא נמהר במסקנות, אני מבקש לפחות ללמוד את הענין הזה, אני רוצה רק לשאול שאלה תמימה, איך אנחנו אוכלים דגים? אני בעל הבית על הדג, הוא רוצה לחיות במים, למה אני מושה אותו מהמים ואוכל אותו. אני לא אוכלת דגים. תודה רבה. אבל רוב מדינת ישראל אוכלת דגים ולוקחים את העופות והורגים אותם, אני אומר שוחטים אותם - - - נגד. אתה רוצה לאכול כשר אדוני? אני לא מדבר על כשר עכשיו. אני אוכלת רק כשר. המשלוחים החיים אין בהם כשרות ויש סבל מיותר. אפשר לתת לשאול שאלה? חברת הכנסת פרידמן.

הוא לא שאל אותך. אי אפשר לקחת את המושג הזה צער בעלי חיים, חברת הכנסת לסקי פתחה את הדיון כדי לחמם את ליבי שהיא קוראת מהתורה,

לא ידעתי שתהיה פה. אבל איל אנחנו אוכלים דגים, איך אנחנו אוכלים עופות, איך אנחנו אוכלים בשר,

אנחנו בעלי בתים על החיים האלה, אבל למה עושים את זה - - - למה? אז אני לא באתי לענות לך כי את לא רוצה להשתכנע, את לא מחפשת להשתכנע בזה וגם אם אני אמצא את הנימוק הרי זה לא מעניין אותך. אז בואו לא נדבר בשם צער בעלי חיים ולהתקיל את כל עם ישראל ולומר שהוא מידות גסות, אנשים רעים, אוכלים דגים, מושים אותם מהמים, שוחטים עופות, שוחטים בקר, אני מבקש לא ללכת למסקנות לפני שנלמד את הסוגיה הזאת מה זה אומר, כי אני מבין שיש לזה היסטוריה לדבר הזה ולא למהר. אנא. תודה רבה. יש לא מעט דברים לומר על הדבר הזה אבל אני כרגע אחסוך גם את התגובה שלי משום שאנחנו קצרים בזמן. אני רוצה לתת את ההזדמנות למשרד האוצר להגיב ולאחר מכן חבר הכנסת כסיף. אנחנו ננסה להעלות אותם באופן מיידי.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה על הדיון, אני מברך את חברותיי חברת הכנסת לסקי ופרידמן על הדיון החשוב הזה. מפאת קוצר הזמן אני אעשה את זה מאוד סכמתי בתקווה שיהיה המשך לדיון הזה. דבר ראשון כשמדובר על רווחת בעלי חיים, זה כבר דובר אז אני לא ארחיב, אבל רק במענה למה שאמר האדון שאינני זוכר את שמו, אני מתנצל, מהשירותים הווטרינריים, אני רוצה להפנות שני דברים בהקשר הזה. דבר ראשון, בדו"ח מיוני 2019 של הצוות לבחינת חלוקת סמכויות אכיפה בתחום עבירות צער בעלי חיים, נאמר במפורש ואני מצטט. קיימות סמכויות אכיפה מקבילות וריבוי גורמים המטפלים בעבירות צער בעלי חיים. נוכח מצב זה זהות הגוף המטפל בתיק צער בעלי חיים נקבעת לעיתים אד הוק בצורה שרירותית ולא אחידה.

אין אכיפה, לא באשמתם, אלא משום שיש יותר מדי גורמים שמתנגשים. אני מדבר על ישראל עכשיו, שטח C זה פלשתין. אז זה דבר אחד. דבר שני, נאמר גם על ידי האדון דוקטור גושן, דיבר על מדע. אני מסכים איתו. אני לחלוטין מאמץ את המדע. המדע קובע שבמשלוחים חיים יש הפצה של מחלות, את זה קבעה הוועדה המדעית של האיחוד האירופאי, פדרציית הווטרינרים האירופית ועוד ועוד. אז עד כאן זה מענה מאוד קצר למה שנאמר. אני מבין שהזכירה חברת הכנסת לסקי את מה שאמרה רשות התחרות, שלמעשה מדובר, לא נכון לומר, זאת טעות לומר, בלשון המעטה, טעות שהיבוא מוריד את מחיר הבשר והפוך וההפסקה שלו תעלה את מחיר הבשר. לא נכון עובדתית ואנחנו נדבר על זה מן הסתם בעתיד. מאוד בקצרה עוד כמה דברים. דבר ראשון, מי מרוויח מהמשלוחים החיים, דואופול. מדברים כל הזמן נגד מונופולים, יש פה סוג של מונופול, כי מי שמרוויח מהמשלוחים החיים זה אלה ששולטים בשוק באמצעות היבוא, בעיקר שתי חברות, דבח ותנובה. אפרופו דבח, גם אחד מהאחים בדבח למרות שאני מבין שיש שם איזה סכסוך, גם מחזיק באוניה הגדולה ביותר למשלוחים וגם מחזיק בחברת הובלות וגם פוגע בנהגים שעובדים שם ומשעבד אותם, גם זה חלק מהנזקים של המשלוחים החיים. מי מפסיד, אמרתי מי מרוויח, מי מפסיד, מעבר לצרכן שמשלם יותר מי שמפסיד הם אלפי מגדלים, בעיקר בחברה הערבית ובעיקר בנגב, שמפסידים, המגדלים הקטנים מפסידים על מזבח קידוש הדואופול של תנובה ודבח. והדבר האחרון ביותר, בשאילתא שהגשתי ונענתה, במקרה ממש ב-17 בינואר, לא מזמן לשרה לאיכות הסביבה, בנושא של מרעה בשטחים פתוחים כמניעה של שריפות. ענתה לי השרה את המשפט הבא, ראיה מוסדרת תורמת להגנה על היערות, החורשים הטבעיים, אתרי הטבע והנוף כחלק ממדיניות רחבה להתמודדות עם שינויי האקלים. הראיה מקטינה את כמות הביו מסה היבשה ועל ידי כך היא מסייעת בתחזוק איזורי חייץ, מקטינה את קצב ההתלקחות ומסייעת במאמצי הכיבוי. הווה אומר שהראיה המקומית שנפגעת כתוצאה מהמשלוחים החיים, הראיה המקומית היא גם כלי למאבק בשריפות ובנזק לסביבה ובשינוי האקלים. אז נתתי פה רשימה של שמונה דברים שמצדיקים את הפסקת המשלוחים החיים. אז אני לא מבינה למה הצבעתם נגד הצעת החוק לשמירה על שטחי המרעה שלי, מלפני שבועיים. אני לא זוכר אז אני לא אענה. אני רוצה לתת את ההזדמנות להילה מאנימלס, בבקשה. הילה מעמותת אנימלס, תודה רבה. זה לא הדיון הראשון בכנסת על המשלוחים החיים, אנחנו שנים מתכנסים בחדר הזה, מקרינים תמונות מהאוניות ושומעים תיאורים מחרידים כפי שהקריאו חברות הכנסת, ורואים חברי כנסת מכל המפה הפוליטית דורשים לעצור את הזוועה הזאת. בכנסת ה-20 חקיקה להפסקת המשלוחים החיים קיבלה את תמיכת הממשלה ועברה בטרומית ואז משרד החקלאות אפילו ניסח טיוטה להצעת חוק ממשלתית, זאת אומרת שגם שם הבינו שהגיהינום הזה חייב להיפסק. בפועל אנחנו רואים עליה מטורפת בהיקף המשלוחים, גבי ויסמין הביאו קודם את הנתונים ודוקטור גושן התייחס לענין של הסמכות המדעית לקביעה של הסבל, אז ההשלכות על בעלי החיים תוארו בשורה של מחקרים ודוחות וגם בעדויות של עובדים על האוניות וגורמי המקצוע בעולם כולל קבוצת העבודה לרווחת בעלי חיים של ה-OAE קבעו שיש לצמצם ככל הניתן משכי הובלה של בעלי חיים וככל ששוחטים בעלי חיים יש לעשות זאת סמוך למקום הגידול שלהם. משפט סיכום, התחקיר שלנו שהזכירה יסמין הראה שהסבל ממשיך גם בארץ, כשמורידים את בעלי החיים מהאוניות מכים, מחשמלים אותם בשוקרים חשמליים כולל באוניה ג'וליה שהזכיר דוקטור גושן שלכאורה הכל שם תקין כעת. הגשנו 16 תלונות על עבירות של חוק צער בעלי חיים, אנחנו מאוד מקווים שהפעם הן יחקרו כמו שצריך לשם שינוי. תודה רבה. ירון לפידות, בבקשה. ירון לפידות, חופש לבעלי חיים. אנחנו למעשה מובילים את המאבק וייסדנו אותו לפני שמונה שנים, מגיעים לכל האוניות, עכשיו יש לנו צוות בנמל, בדקות אלה נכנסת אוניה שניה לאשדוד ובערב נכנסת אוניה שלישית להיום לחיפה. אני רוצה לחזק את דבריה של יסמין ששאלה למה לא להפסיק את המשלוחים החיים.

התנגדות להתעללות בבעלי חיים כל אחד פה בחדר, כל מי שאוכל בשר כולל היבואנים מתנגדים למילה התעללות. רק צריך להוכיח שיש התעללות ואת זה קובע משרד החקלאות במדיניות הרשמית שלו, שהמשלוחים החיים לא טובים לבעלי חיים, זה הניירת הרשמית. לגבי איכות סביבה, פוגע באיכות סביבה, זה שפיכה של עשרות מיליוני טונות של שפכים לימים שלנו, אגן הים התיכון הוא אגן סגור. מבחינה ציבורית הציבור מתנגד, כלכלית זה לא הוריד, זה פוגע בכל החקלאות המקומית ומסכן אותה, אין שום סיבה לא כללית לא מוסרית ולא בריאותית להמשיך עם המשלוחים החיים, זאת סכנה בכל אספקט גם באספקט של ביטחון תזונתי. תודה רבה. טל גלבוע בבקשה. אני רוצה רק להגיד שני דברים.

לשאלה למה זה לא קרה, זה לא קרה כי מעורבים פה דברים פוליטיים נרחבים עם כוח כלכלי מטורף לביטול המשלוחים החיים,

משלוחים חיים. דבח התעצם בצורה מטורפת ואני חושבת שמשרד האוצר חייב להיכנס פה לתמונה ובשיא הכוח. אני רוצה להסביר משהו בנוגע לדוקטור גושן, דוקטור גושן אנחנו היינו ביחד בצוות הבין משרדי שכפה עלינו שר החקלאות. ואתה יודע שדוקטור חן הנדיס שהיא ראש אגף זכויות בעלי חיים אמרה באופן חד משמעי, ואתה יודע שהמשלוחים החיים - - - טל אני מתנצלת, אנחנו נאלצים לסגור את הישיבה משום שמתחילה המליאה והסדרנים פה נועלים אותנו. מה שאני אומר זה ככה, קודם כל, אני ארשום את הנקודות אחר כך כדי שנוכל להעביר אותן. אני מבקשת, אנחנו נקיים דיון נוסף בעוד כשבוע וחצי משום שהגורמים המקצועיים לא הגיעו. לא האוצר, לא קיבלנו את הנתונים ממשרד החקלאות של מה שרצינו בנוגע לפתיחת חקירות ולנהלים. אני מבקשת שיגיעו, שיהיה גם ראש מערך פיצוח. אני מבקשת שכל התלונות ששלושת הארגונים שדיברו בפנינו היום שהגישו למשרד החקלאות, אני מבקשת לקבל מכם, מהפיצוח, מה נעשה עם כל חקירה וחקירה, מה היו הסנקציות, מה היו העונשים, האם נסגרו החקירות ובאיזה טענות. נתכנס כאן בעוד כשבועיים ונמשיך את הדיון בענין. אני מקווה גם שעד אז אולי אפילו נצליח לקדם את הצעת החוק. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.